בוקר טוב לכולם.

בתשרי תשפ"ב, ה-30 בספטמבר 2021. היום אנחנו הולכים לדון בפרק י"ז בחוק התכנית הכלכלית,

נמצאים פה גם נציגים של משרד התחבורה